בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה היום, 11 בינואר, י"ח בטבת. לפני שנתחיל בסדר היום חבר הכנסת אברהם בצלאל ביקש לומר מספר מילים. בבקשה, אדוני. בוקר טוב לכולם, עד כמה שאפשר להגיד בוקר טוב. בדקות האחרונות התבשרנו על הסתלקותו של נשיא מועצת חכמי התורה, הרב שמעון בעדני, זכר צדיק וקדוש לברכה. יום קשה. אני חושב שהציבור הכיר אותו, אבל למי שלא הכיר, אז דבר ראשון, הוא היה בן אדם שכולו ענווה. אפילו כשהציעו לו להיות נשיא מועצת חכמי התורה כי היה זקן חברי מועצת חכמי התורה הוא בכל זאת אמר לתת את זה לחם שלו.

זכר צדיק וקדוש לברכה,

פה קדוש וביקש שהוא יהיה המנהיג של התנועה. הייתה בו ענווה, תמיד בצידי הדרכים, פשטות, בכל מקום שהגיע. נושא החינוך היא מאוד קרוב לליבו. הוא נלחם למען החינוך של ילדי ישראל. בארץ, בתפוצות, בכל מקום, הוא נסע ודיבר, זה היה כל חייו. אני זוכר שהייתי אצלו כסגן ראש עיריית ירושלים, מחזיק תיק החינוך, הוא אמר לי:

יש נציגי ציבור, אבל תדע לך שכשאתה נמצא בחינוך אתה נמצא במקום הכי חשוב, כל הליבה שלנו זה שם, וכל מה שאנחנו עושים מסביב זה למען דבר אחד, למען החינוך. כמובן שהוא שמר מאוד על קדושת השבת, זה בער בעצמותיו מאוד. הוא היה נשיא גדול, הוא היה מיסודי דור דעה, וזה יום קשה עבורנו, עבור תנועת ש"ס, שאותה הוא הנהיג גם בתקופות האחרונות. יושב-ראש התנועה התייעץ איתו על כל צעד ושעל. אני זוכר איך בבחירות הוא

בקושי, אבל בכל אופן החליט שהוא רוצה לבוא, וגם אחרי הבחירות הוא הגיע עם הכיסא אבל דיבר בלהט, והוא כל כך שמח שברוך השם ש"ס קיבלה את המנדטים שהיא קיבלה ועל הממשלה שברוך השם קמה. זה יום קשה מאוד עבורנו, עבור כולם. יום אשכבתא דרבי. אני חושב שכל הציבור צריך לבוא ללוויה של זקן מועצת חכמי התורה, שריד דור דעה. מי ייתן לנו תמורתו. ה' יעזרנו. שנמשיך בתורתו ונמשיך בדרך שלו, בעזרת השם. משתתפים בצערכם ובצער החברה הישראלית כולה על מותו. גם אנחנו משתתפים בצער גדול, שהוא לא רק של אנשי ש"ס. הוא היה הנשיא של המועצה, ואני חושב שזה אבל כבד וגדול לעם ישראל, וכולנו משתתפים בצער. כמובן שאנחנו גם משתתפים בצער. זכיתי להיכרות רבת שנים עם הרב בעדני בתפקידי כראש עיר ובשאר תפקידיי בבני ברק. יהודי גדול עם עוצמה ענקית ופשטות. בדיוק על הצד השני של הסקאלה. פשטות הכי פשוטה. היה יושב בפינה בביתו עם סטנד קטן כזה, והיו מגיעים אליו כולם, והכול בגובה העיניים. גם השפה שלו הייתה בגובה העיניים. יש לו הרבה זכויות באחדות בתוך עם ישראל בכלל ובציבור החרדי בפרט. הוא היה מקורב מאוד למרן הגרא"מ שך, זכר צדיק לברכה, ולמרן הרב נסים קרליץ ולרב שטיינמן. הוא היה מקורב מאוד, היה מגיע אליהם כביכול כתלמיד בפני רבו, אבל תמיד הרב שטיינמן אמר עליו שהוא יהודי גדול. הוא הנהיג בצורה פשוטה ובענווה. אם מישהו רוצה לראות איך אדם שיש לו כוח צריך להתנהג, היה צריך להסתכל עליו. בית פשוט, פינה פשוטה, אלפי תלמידים, אלפי אנשים שרק מחכים למוצא פיו. הפשטות שלו, הישרות שלו, הגדלות הענקית שלו בתורה. לצערנו הרב איבדנו בשנה האחרונה כבר כמה מעמודי האש של המחנה, ומי ייתן שנדע לעשות להם נחת רוח גם בשמיים ולא רק כאן כשהם היו בארץ. הם יהיו מליצי יושר על כל עם ישראל.

אנחנו מתחילים את סדר היום. נתחיל בסעיף ב' כי חברת הכנסת בן ארי מאחרת והיא רוצה להציג. הסעיף הוא בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק יסוד: הכנסת (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר), בכל הקריאות. בבקשה, חבר הכנסת רוטמן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כתוב "חכם שמת, הכול קרוביו", אז אין למי לשלוח תנחומים, כי כולנו אבלים ולא יכולים לנחם זה את זה. אבל אנחנו מקווים שינחם אותנו הקדוש ברוך הוא על האובדן הזה. אני כמובן מבקש את הקדמת הדיון בהצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52) (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר) בכל הקריאות. זאת ההצעה שמכונה בשפת העם החוק הנורבגי, או כמו שקראנו לזה בוועדה: הח"כ החכ"ם חבר הכנסת המחליף. מטרת התיקון וזו הסיבה שהוא דחוף וזו הסיבה שדנו בו ראשון היא להוסיף אפשרות ליותר חברי כנסת בכנסת הנוכחית. אנחנו לא עושים פה השוואות עם הכנסות הקודמות, כי ככל הנראה בממשלה הזאת דווקא יהיו פחות חברי כנסת נורבגיים מאשר בכנסת הקודמת - - - אז למה צריך לשנות פה? אל תשנו. אם אתם פחות אז אל תשנו. אנחנו מדייקים את החוק. מאחר וההרכב הקואליציוני הוא שונה מהממשלה הקודמת. אז היו הרבה סיעות קטנות, והחוק בנוסחו הקודם יצר איזושהי מדרגה מוצדקת, שלא שינינו אותה שלפיה סיעות קטנות מקבלות אפילו יותר ממחצית ממספר חבריהם שהם יכולים להוציא כחברי כנסת מחליפים, כנורבגיים. בגלל ההרכב הקואליציוני יוצא שהקואליציה לא תוכל להיות מיוצגת בוועדות, וזאת גם הסיבה לדחיפות ולחשיבות. כדי שיותר חברי כנסת יוכלו מיידית להשתתף בעבודת הוועדות החשובה של הכנסת וכמובן לאפשר לבית הזה להתנהל בצורה טובה. אני רק אומר שכבר התפרסמו והיו עוד מנגנוני איזון שהכנסנו בהידברות, ואני מקווה שבהמשך גם נייצר הידברות של קואליציה ואופוזיציה לגבי מנגנוני איזון נוספים לחיזוק מעמד הכנסת. התפרסם כבר הבוקר בתקשורת שהסכמנו ברצון ונקדם את שעת השאלות, נחזיר עטרה ליושנה כדי לחזק את מעמד הכנסת, ובעזרת השם יהיו עוד מנגנוני איזון. כל זה כדי שיהיה לנו את החוק הזה והכנסת וועדותיה יוכלו להיכנס לפעילות בהקדם האפשרי. מכאן החשיבות והדחיפות, ואני מבקש מאדוני יושב-ראש הוועדה ומחברי הוועדה לאשר את הפטור מחובת הנחה בכל הקריאות. אתמול הסתיימה העבודה על ההצעה להכנה לקריאה הראשונה, כולל הצבעה ורוויזיה, והיא תהיה מוכנה לעלות מתי שתחליט הכנסת, הנשיאות והוועדה. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת אלקין. יש לי מה להגיד לגופו של החוק, במיוחד אחרי כל הצעקות שהיו פה בקדנציה הקודמת על התיקון הקודם והאמירה שאתם בשום פנים ואופן לא תלכו בדרך הזאת ובסוף אתם מרחיבים. אני כבר לא מדבר על זה, חבר הכנסת רוטמן, שבקדנציה הקודמת הצעת שינויים בנוסח החוק שכמעט התקבלו במליאה, וכרגע הם לא כלולים בקריאה הראשונה שאתה מביא. אני מניח, כמי שהיה בטוח אז שאלה שינויים שצריך להכניס,

תכניס אותם לקראת הקריאה השנייה - - - אני אעשה כל מאמץ. זה בידיך, אתה יושב-ראש ועדה.

פתאום צניעות נחתה על יושב-ראש ועדת החוקה. זה אירוע נדיר. אני רוצה להתייחס לסוגיית הדחיפות, אדוני היושב-ראש. אחת, יש פה בקשה לכל הקריאות. זה לא משהו מקובל בוועדה הזאת.

גם כשהבאתם חקיקה לקראת הקמת הממשלה רציתם להביא פטור בכל הקריאות, ונשמעו פה הערות של חברי כנסת, נדמה לי אפילו של הייעוץ המשפטי של הוועדה, שמקובל כל פעם לתת פטור לקריאה הרלוונטית. אם יהיה צורך לפטור לשנייה ושלישית אז תתכנס ועדת הכנסת ותחליט על זה. אבל בדרך כלל לא נותנים את הפטור על כל הקריאות קדימה. לכן אני לא רואה סיבה לדון בפטור מעבר לקריאה הראשונה. עכשיו לגבי הפטור לקריאה הראשונה. חבר הכנסת רוטמן, הרי השינוי המהותי שהצעת החוק שאתה מוביל עושה זה עבור הסיעה הגדולה, סיעת הליכוד. כל השאר פחות או יותר לא משתנה, יש שם כל מיני הוראות לא רלוונטיות לתקופה הזאת. אלא שאני עוד לא ראיתי שסיעת הליכוד הצליחה לממש את מה שהיום החוק מעניק לה. הרי עד היום מחפשים שם... אני מבין שהקורבן הרביעי כבר נמצא. השר שיקלי כנראה כל כך עסוק במשרד לשוויון חברתי ובמשרד התפוצות, שאין לו זמן להגיע לכנסת. לא, אין להם זמן להתפטר כי הם עסוקים. תכף, לקראת סופ"ש, הם יתפטרו, אל תדאג. אני חושב שהעומס על השר במשרד לשוויון חברתי ובתפוצות הוא כל כך רב, שאין לו באמת יכולת לעשות עבודה פרלמנטרית, ולכן הוא מתכוון להתפטר מהכנסת כדי לפנות מקום לח"כ. למה אתה מעליב את מירב כהן? הרי מירב הייתה רק שוויון חברתי והיא פשוט קרסה מעבודה. כל המטרה של החוק הנורבגי הייתה - - - - - - אפשר לדבר, אדוני היושב-ראש?

חבר הכנסת אלקין רוצה לעשות לנו סדר בליכוד. הוא שכח - - - לא, חס וחלילה, אני מדבר על עניין הדחיפות בלבד. כשמדברים על דחיפות צריך להבין מה הדחיפות. הרי החוק יכול להיות מונח היום ולהיות מובא להצבעה ביום שני. האם בין יום רביעי ליום שני, קריאה ראשונה של החוק, יש גל אדיר של שרי ליכוד שעומדים בתור להתפטר? אני לא שמתי לב. בינתיים ראיתי שלושה שהתפטרו ורביעי שהכריז שאולי הוא יעשה את זה בשביל חבר הכנסת עמית הלוי. כנראה שאין לו זמן להתפטר, כמו שנאמר - - - זאב,

אני מבין. אז מה יקרה אם זה יאושר בקריאה ראשונה ביום שני? ביום שני יהיו לך עשרה שרי ליכוד שעומדים בתור להתפטר? הרי אתה יודע שלא. כדי למצוא שלושה הגישו פעמיים.

אתה רוצה שעוד שבוע שלם הכנסת תושבת? לא, למה שהכנסת תושבת?

חבר הכנסת רוטמן, שהחל מהיום בבוקר יש לך נושא כבד לטפל בו, כך שוועדת החוקה לא מושבתת. אני לא מדבר על ועדת החוקה.

לא, אני מדבר על הצעת החוק הזאת. מה יקרה אם תעבירו את זה ביום שני וועדת החוקה תתכנס ביום שלישי ותמשיכו לקריאה שנייה ושלישית? קודם תשלח את הליכוד להביא לך רשימת שרים שרוצים להתפטר. עדיין לא מצאו שבעה, אפילו לא חמישה. אז ללכת על עשרה בחוק דחוף? אני לא מבין מה הדחיפות כאן ולמה יש סיבה לפטור. שרים שנבחרו לתפקידי שרים עוד יכולים לעבור את סוף השבוע הזה בעבודה מאומצת של חברי כנסת, לא שמתי לב שיש בכנסת דיונים בחמישי, שישי וראשון. ולכן אין שום הבדל אם החוק יאושר היום בערב או ביום שני בתחילת סדר היום. אם אין הבדל אז מה הנפקות מבחינתך? אני אומר שאין סיבה לתת פטור. חבר הכנסת סעדה, המהלך של פטור מחובת הנחה,

אפילו עוד לא הצביעו על רוויזיה בוועדה והחוק עוד לא פורסם לציבור ולחברי הכנסת בצורה מסודרת. הרי למה צריך חובת הנחה? כדי שחברי כנסת יעיינו בחוק, ילמדו את הרציונל שלו, יתקיים שיח ציבורי. פה רוצים לרוץ תוך פחות מיום אחד עוד לפני שהחוק אושר סופית בוועדה, עוד לפני הרוויזיה ולהעביר אותו. בשביל לעשות דבר כזה צריך נסיבות. לפעמים יש נסיבות כאלה. לכן אני מציע ליושב-ראש הוועדה למשוך את הבקשה הזאת ולהביא את זה ביום שני, כמו שצריך, אחרי חובת הנחה. מדובר בחקיקה לא פשוטה, מדובר בתיקון בחוק יסוד, ושימוש בפטור מחובת הנחה בתיקון לחוק יסוד זה אירוע שהוא עוד פחות ראוי ופחות נכון. וגם שום דבר לא בוער. כשהליכוד ימצה את המסגרת שיש לו היום בחוק - - - אלקין, אני רואה שהדאגה לליכוד בוערת אצלך. זה לא דאגה לליכוד, זה דאגה לבית הזה. אתה רוצה להביא פטור מחובת הנחה לחוק יסוד בלי שיש לזה צורך. הבעיה שלי היא למה אתה סופר את חברי הכנסת של הליכוד. כי זה חוק שהוא אך ורק בשביל הליכוד. אבל יש בליכוד אנשים שמוכנים להתפטר כדי לאפשר - - - אז שיתפטרו. החוק כבר מאפשר את זה. חבר הכנסת אלקין, יש לי שאלה: אם הליכוד יביא לך רשימה של המתפטרים אתה תסיר את כל ההתנגדויות לקריאות הראשונה, השנייה והשלישית? לא, אני אסיר את ההתנגדות לפטור. גם לראשונה, לשנייה ולשלישית? לא, אני נגד החוק. אבל כרגע אנחנו דנים בפטור, לא בחוק. אני מודיע שבמידה ותתעקשו - - - אני מקבל את ההערה שלך ואני רוצה לענות לך. אנחנו היום נצביע על פטור לקריאה ראשונה,

ברגע שנעביר את החוק ויהיה בכך צורך, נתכנס ל - - - דבר שני, אנחנו כאופוזיציה מתנגדים לפטור מחובת הנחה גם לקריאה הראשונה, אבל אני מציע לחברי האופוזיציה, כדי לא לעזור לקואליציה בענייני הקוורום, לא להשתתף בהצבעה הזאת ברגע שהיא תגיע. תודה רבה.

חבר הכנסת טיבי, בבקשה. אני אגיד את מה שאמרתי על החוק הזה בכנסת הקודמת. התנגדנו אז ואנחנו מתנגדים גם עכשיו. זה פוגע במעמד הכנסת וזה פוגע בקורלציה שר-חבר כנסת. השרים בורחים מהמליאה. ולכן הרחבת החוק היא עוד פגיעה במעמדה של הכנסת ובעבודת הכנסת, יותר ממה שהיה בעבר. אני גאה שאני נמצא בסיעה שהתנגדה גם בעבר וגם מתנגדת היום, בשונה מכמה סיעות פה. תודה רבה. תודה רבה. עוד מישהו רוצה להתייחס. אם כך, נעבור להצבעה. התייעצות סיעתית. בבקשה. חמש דקות. חוזרים ב-09:40. (הישיבה נפסקה בשעה 09:36 ונתחדשה בשעה 09:40.) אם כך,

מצביעים על בקשת פטור לקריאה ראשונה של יושב-ראש ועדת החוקה בהצעת חוק

מי בעד? עשרה. מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר. ההצעה עברה פה אחד. אנחנו עוברים לסעיף הבא, שהוא סעיף א' בסדר היום: בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעות החוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע

כשצדיק הולך, אם אנחנו לא מתעוררים מזה,

אז אם כל אחד מאיתנו יקבל על עצמו להגיד עוד איזה מילה טובה על השני,

זה יהיה לעילוי נשמתו. במעבר חד אני אציג את ההצעה.

ימין ושמאל,

מי שרצח את החייל משה תמם קיבל את אותו סכום מ-1984. עכשיו, לכל אלה שבאים ואומרים שצריך לעשות איזונים, שיש ערבים ויש יהודים, אני רוצה להבהיר: אין בחוק הזה ולו רמיזה על כך שאנחנו פוגעים במיעוט כזה או אחר. רוצח הוא רוצח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

היינו יכולים להעביר את זה עוד שבועיים-שלושה אבל רצינו עכשיו כי כולנו רואים את החגיגות הבלתי נתפסות בכפר. רצינו לעשות את זה מהר ולתת מענה מהיר, כדי שהוא לא יישאר יום אחד בוואדי ערה, וגם כדי להראות

בסוף, אותו אדם מקבל שכר מהרשות הפלסטינית. הוא בעצם סוג של אזרח. אז אני אומרת, אם אתה מקבל שכר ואם הם דואגים לעלות לרגל מייד אחרי שהשתחררת, אז פשוט תעבור לגור שם ותיהנה מהעולם הנפלא של החיים ברמאללה, לעומת לחיות פה בחברה היהודית במדינת

כאחד האדם, וואו.

שלא יפריעו

האיש הזה מרשה לעצמו להעלות סרטון שבו הוא משבח את האיש הנתעב שרצח את החייל הזה.

זה לא משנה מתי. בעולם הערכי שלי, שממנו אני בא, איש כזה מהווה חלק מהעבירה, כי הוא מעודד את העבירה. אם חס ושלום במקום אחר הייתה ילדה נאנסת והיה יוצא איש מתוך הפרלמנט שלנו ומשבח את האומץ של האנס,

הוא היה יכול לשבת בכנסת ישראל דקה אחת? האם אתה כיושב-ראש הקואליציה, יושב-ראש ועדת הכנסת, היית מאפשר את זה? ממש לא. אז איך יכול להיות שאנחנו יושבים פה בשלוות נפש עם אדם שתומך בטרור?

אני לא איש של סיסמאות, אלא ברמה הפרקליטותית,

מי שמשבח אנס הוא חלק מהאונס. זה נקבע בפסיקה. מי שמשבח איש טרור שהוא רוצח, הוא חלק ממעשה הרצח. ואיך אנחנו כחברי כנסת יכולים לאפשר להם להיות בנותינו? אז כל אחד יצקצק בלשונו,

נשנה את החוק", "יש בג"ץ" אבל לא. איך אתם יכולים להגיד לו בוקר טוב בבוקר? חבר הכנסת סעדה, אתה בכנסת בזכותו. אלקין, יש רגעים שאת הציניות צריך להשאיר בצד.

אלקין, יש רגעים שאת הציניות תשאיר אצלך. אבל זאת המציאות.

אני מדבר על מציאות חדשה. נראה לך הגיוני שלחד"ש-תע"ל יש שני מקומות בוועדת כספים, כמו יש עתיד? זה נראה לך הגיוני אם לא שיתופי הפעולה המבורכים שלכם עם אחמד טיבי? אז לי אתה נותן טיפים? קודם כול אני מדבר על עצמי. למה לא ביקשתם לפסול אותם אם כל כך מפריעה לכם הנוכחות שלו? אז אני חושב שבטווח הארוך צריך לחוקק חוק שאנשים שתומכים בטרור - - - להראות לך את כל החיבוקים שהיו פה בשנה האחרונה? רק שתבין, אני ואחמד לא החלפנו מילה כמעט שנה - - אני מכבד אותך על זה. - - בניגוד לחיבוקים שהיו כאן כל השנה האחרונה. נכון, את צודקת. אז האחרונים שאתה יכול להטיף להם על צביעות זה אנחנו. תשאל את אחמד, הוא יושב לידך. טוב, מירב בן ארי - - - אופיר, אני רוצה לסיים. ברור לי שהכיוון הוא לחוקק חוק, כי לא יכול להיות שבכנסת ישראל יישב אדם או בשעת מעשה או לאחריו שיתמוך במעשים נתעבים. חבר הכנסת סעדה, יש חוק - - - - - - בג"ץ - - - לא,

אני רוצה שהוא יגיד לך. מי החלטתם שיהיה סגן יו"ר כנסת ראשון? בינתיים - - - חבר הכנסת סעדה, די, זהו.

ברמה המוסרית, אני מצפה מחברי הכנסת שהאיש הזה, שמתנהג ומעודד מעשי טרור, יהיה מוקצה. זאת התפיסה המוסרית שלי. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. תודה רבה. א', יש דברים לא ראויים לתגובה. מעולם לא תמכתי במעשה רצח. קראת לאותו רוצח מנהיג. כך מתייחס אליו העם הפלסטיני, בהחלט.

ככה מתייחסים לאנס. אני לא הפסקתי אותך. אם תקרא לאנס מנהיג אתה חלק ממעשה האונס. אתה דיברת, תן לו לדבר. לא הפסקתי אותך, שמעתי את כל דברי הנאצה שלך, חלקם שקריים.

לפני כמה ימים רק נכנסתי ואמרת "נכנס האיש שהשתתף בהילולה". שיקרת. לא הייתי שם.

שיקרת, שיקרת לי. אתה מנסה להרחיק את עדותך, ואני מבין אותך, כי אין לך מה לענות לגופו של עניין. מסתבר שגם חוקר בפרקליטות יכול להיות שקרן. דבר שני, מעולם לא תמכתי במעשי רצח. ידיי אומנם מגואלות בדם אבל של ילדים שאני יילדתי. חלק מהיושבים כאן בבית,

כי אתה עודדת טרור. ידיך מגואלות בדם. מי שהרג פה, הרג מחבלים. הרג מחבלים בקרב. חבר הכנסת טיבי, הרגנו מחבלים בקרב. קרב נגד ילדים זה קרב מביש. אתה איש צבא. החמאס משתמש בילדים האלה כמגינים אנושיים. תודה לטייס שמאשרר הרג ילדים. אנחנו עושים כל מאמץ כדי להימנע מהרג של חפים מפשע, החמאס משתמש בהם כמגינים אנושיים, החמאס משתמש בהם בצורה נפשעת. 760 ילדים פלסטיניים נהרגו בעשור האחרון. חמאס בוחר להילחם - - - רבותיי, אנחנו פה בחקיקה. מספיק. בעיניים שלי ראיתי את החמאס יורה טילים מתוך אזורים מיושבים. החמאס משתמש בילדים האלה כמגינים אנושיים. חבר הכנסת מתן כהנא, אנחנו לא מתקדמים ככה. עכשיו לגבי הטענה של מירב למה אנחנו מקבלים שניים בכספים. את מיתממת. זה כי אנחנו קיבלנו אחד פלוס אחד בוועדת החוץ והביטחון והחלפנו. ויתרנו על ועדת חוץ וביטחון וקיבלנו שניים בכספים, בדיוק כמו שעשינו איתכם לפני שנה. אגב, אני רק אמרתי שישאלו את הליכוד, לא אותנו. מירב, אי אפשר לנהל שיח על כל אמירה של מישהו. אף אחד לא נתן לנו בונוס. דווקא קיבלנו פחות ממה שהיה אצלכם, כי לקחו לנו את ועדת מעמד האישה ונתנו לנו חצי מדע. אז אפשר להפיץ את השקרים האלה שמופצים על ידך ועל ידי רע"ם למשל,

זה שיש לכם שניים בכספים זה שקר? לא, את אמרת "למה נתנו להם?". זו זכותנו. מירב, את מה שהחוק מחייב ניתן, אבל לא מעבר. להגיד שלום ולהתחבק החוק לא מחייב אותך. אני מתחבקת? אנשים פה - - - סעדה, אתה מעכב אותי. תפסיק, די, יש לי עוד סדר יום ארוך. די, אתה לא יכול להגיד משפט על כל משהו שמישהו אומר. מספיק עם זה. בבקשה, חבר הכנסת מלביצקי. לא, משפט אחרון. יש חברי כנסת מטרילים, יש חברות כנסות מטרילות, זה לא מיזוגני. אתה מהמטרילים.

חבר הכנסת מלביצקי, בבקשה.

אני בן אדם ששם לך תמונת מראה וקשה לך עם זה, ולכן אתה מסובב את הגב. קשה לך להיות חלק מהמעשה הנתעב הזה, אבל אתה כזה. ואני אהיה מאלה שיובילו - - - אתה משקר,

בגלל זה מח"ש לא - - - די. חבר הכנסת מלביצקי, בבקשה. חוץ מזה, המינוי הראשון של סגן יו"ר כנסת זה אחמד - - - מירב בן ארי, קריאה ראשונה. די,

חבר הכנסת טיבי, קריאה ראשונה. אף אחד לא עושה לי טובה, אני מייצג את חד"ש-תע"ל. מה שתע"ל תחליט אנחנו

מירב בן ארי, קריאה שנייה. אם אתם ממשיכים אני מוציא אתכם. בבקשה, מלביצקי. אני כמובן מברך על הצעות החוק המאוד ראויות הללו. אנחנו נלחמים פה בטרור, שלצערי מגיע גם מאזרחים עם תעודת זהות כחולה, ולא צריך להתנצל על הדברים הללו ולא צריך לתת צידוקים. דרך אגב, גם חוק העונשין מבחין ומחמיר בצורה ברורה עם עבירות שמבוצעות מטעמים של פגיעה בביטחון המדינה לעומת עבירות שמבוצעות בנסיבות אחרות. אנחנו קודם כול צריכים להיות נאמנים לעם ישראל ולמדינת ישראל. המחבלים הרוצחים הללו, שרוצחים בנו ומקבלים על זה תמורה כספית, הם והמשפחות שלהם צריך לגרש אותם מפה ולשלול להם את האזרחות. אני גם הגשתי הצעת חוק שתטפל במשפחות שמקבלות את הכסף ותאפשר לשר או שרת הפנים לגרש גם אותם בנסיבות שיימצאו מתאימות. בטרור צריך להילחם כמו בטרור, לא להירתע ולא למצמץ לרגע, רק ככה מנצחים. תודה, חנוך. אם כך, נעבור להצבעה על בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה טרור, של חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת ושל חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת, לפני הקריאה הטרומית.

11 בעד. מי נגד?

מי נמנע? אין. הצבעה אושרה. אם כך, מתן הפטור אושר. אנחנו עוברים לסעיף ד', הקמת ועדות נוספות לעניין מסוים. רוויזיה. תהיה רוויזיה ב-10:32. אופיר, אז אני רוצה רוויזיה גם על הנורבגי. כבר סגרנו. מה זאת אומרת? הוא כבר חתם על ההצבעה. זאב, על הוועדות אתם מסכימים, נכון? יש לנו אחת של ש"ס ואחת שלכם, נכון? אנחנו ממשיכים בסדר היום. את הוועדה המיוחדת הראשונה, של סיעת ש"ס, יציג חבר הכנסת ינון אזולאי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אנחנו ביקשנו להקים ועדה נוספת בכנסת, ועדה שתטפל בצמצום הפערים החברתיים בפריפריה. תנועת ש"ס היא בעיקר תנועה חברתית, תנועה שרוב מצביעיה באים מהפריפריה, ולכן אני חושב שצריך עוד ביקורת על עבודת הממשלה ועל התוכניות שיש. ביקשנו להקים את הוועדה הזאת, שתיקרא "הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה", והסמכויות שלה יעסקו בצמצום פערים חברתיים בפריפריה החברתית והגאוגרפית, ובכלל זה הנגשה של שירותים חברתיים בפריפריה, עידוד תעסוקה והכשרת הון אנושי בפריפריה, צמצום פערים חברתיים בתחומי החינוך,

הקהילה והפנאי בפריפריה - - - ינון, אתה לא מקריא בדיוק לפי מה שחולק. לא, הדגישו את הפערים החברתיים. אמרתי, אבל אני אדגיש את זה עוד פעם, בשביל היועצת המשפטית - - - כדי שזה יהיה ברור אני מציע שהנוסח הסופי יחולק ואז נדע על מה אנחנו דנים.

צמצום פערים חברתיים בתחומי החינוך,

הקהילה והפנאי בפריפריה. סיימתי. דיווחי השר זה רק בוועדות הקבועות. בוועדה יכהנו חברי הכנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד, סיעת יש עתיד, אני לא יודע כמה חברים - - - אתה לא מקריא את הנייר האחרון. סליחה, זאת אשמתי. בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת, על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד שלושה חברים, סיעת יש עתיד

חברים, סיעת המחנה הממלכתי חבר אחד, סיעת ש"ס חבר אחד, סיעת יהדות התורה חבר אחד, סיעת רע"ם חבר אחד. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת מטעם סיעת ש"ס. תודה רבה לכם. צריך לומר שכשמקימים ועדה מיוחדת אומרים איזה סמכויות יהיו לה. לוועדה מיוחדת יש את כל הסמכויות של ועדה קבועה, אלא אם נקבע אחרת.

אפשר להעביר אליה הצעות חוק, היא יכולה לזמן את כל עובדי המדינה, אפשר להעביר אליה הצעות לסדר מהמליאה או מוועדת הכנסת, אפשר להעביר אליה דיונים מהירים וכן הלאה.

אין סמכות שאין לה, אלא אם זה נקבע במפורש. ההבדל בינה לבין ועדה קבועה זה שהיא לא מנויה בתקנון, ולכן, אם רוצים להקים אותה שוב בכנסת הבאה צריך לעשות הכול מחדש, ואם היא מחוקקת היא לא יכולה לכתוב בחוק "השר, באישור הוועדה המיוחדת..", כי אנחנו לא מזכירים ועדה מיוחדת. אבל חוץ מזה,

יש לה את כל הסמכויות האחרות.

אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה לוודא לפרוטוקול: עד שאנחנו לא מגיעים להסכמה על הוועדה כל הוועדות המיוחדות לא עולות להצבעה,

אנחנו כרגע מצביעים רק פה. אני מאמין שכבר היום נסיים ואז נעלה את הכול ביחד. כן, אבל הם עולים רק ביחד, נכון? פשוט שלא יקרה מצב שיעלו להצבעה את כל הוועדות חוץ משלנו.

זאב,

נייר, אז אני אציג את הפן הפורמלי, ואחר כך מיכאל ינמק. - - - ארבל, מה

ההרכב הסיעתי? אין פה מספרים? אין מספרים. צריך לקבוע הרכב סיעתי. זאב, בוא נעשה הפסקה כדי שהם ירשמו את ההרכב, בסדר? ניתן להם רבע שעה. אני אציג את הנושא, ובסיום נציג את ההרכב. ההצעה היא להקים ועדה מיוחדת לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת. שם הוועדה: הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל. סמכויות הוועדה: פיתוח יישובי הנגב והגליל, עידוד צמיחתם ושגשוגם, קידום התיישבות באזורי הנגב והגליל ופיתוח חברתי-כלכלי של אזורים אלה. ההרכב יימסר לאחר ההפסקה. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת מיכאל ביטון. תודה רבה.

ליושב-ראש הוועדה וגם לסיעה שלי, שנתנה את האמון להקים ועדה למען הנגב והגליל. אני מדבר כבן הנגב, כראש העיר ירוחם, כמייסד מועצת הנגב, עם שותפים רבים. כבנים לעולים החדשים בנגב אנחנו באים ממקום של עוצמה וגאווה. אנחנו אוהבים את הנגב,

שמחים בו, מרגישים בו שייכים. גידלנו בו ילדים ואנחנו מרגישים מיישבי המדינה, מרגישים חלוצים ומרגישים שאנחנו ממשיכים את מורשת אבותינו. אחד הפסוקים הפחות ידועים של נבואת עובדיה אמר את הדבר הבא: "וגלות החל הזה לבני ישראל, אשר כנענים עד צרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב". "גלות ירושלים אשר בספרד" זה גירוש ספרד, שהרבה מהם הגיעו למרוקו,

לתוניס. זה כבוד גדול עבורנו. אנחנו נפעל לחזק את הדברים הטובים בנגב בנגב יש אנשים טובים, יש אדמה, יש חקלאות, יש תעשייה, יש חיים בנגב, אבל יש גם אתגרים. אתגרים פריפריאליים, פערים בבריאות, בחינוך, בתשתיות, בתחבורה, בפיתוח, בתעסוקה ובעוצמה כלכלית. את זה נעשה עם גופים שונים ועם כלל חברי הוועדה. וכמו שעשינו ועדת כלכלה בהסכמה רחבה ובקונצנזוס, הוועדה הזאת מבחינתי היא ממש הזדמנות לרומם את הנגב והגליל בכנסת ישראל, ואני קורא לכל חברי הכנסת להיות פעילים בה ולהראות מחויבות לנגב ולגליל. נעבוד עם שאר הוועדות בתיאום, נעשה ישיבות של ועדות משותפות עם ועדות אחרות, ונהיה זמינים לממשלה אם הממשלה תרצה להביא חוקים טובים למדינה. אנחנו נדע לעשות חוקים ונדע לקדם כל נושא לביצוע. תודה רבה, היושב-ראש. בבקשה, זאב. אני אוסיף את ההרכב הסיעתי, כי אני מבין שהוא סוכם מול הנציגות שלך. בוועדה יכהנו 11 חברי כנסת. מסיעת הליכוד שני חברים, מסיעת יש עתיד שני חברים, מסיעת המחנה הממלכתי חבר אחד, היושב-ראש המיועד מיכאל ביטון, מסיעת ש"ס שני חברים, מסיעת יהדות התורה חבר אחד, מסיעת הציונות הדתית חבר אחד, מסיעת ישראל ביתנו חבר אחד, מסיעת חד"ש-תע"ל חבר אחד. בסך הכול מהקואליציה שישה ומהאופוזיציה חמישה. אפשר להצביע? רגע, אנחנו נראה מה איתם ונצביע ביחד. אבל יש על זה הסכמה, בוא נצביע כבר. לא, אבל הנציג של רע"ם שואל למה אין להם שם נציג. אני רוצה להצביע על ש"ס, אבל לפני זה יש התייעצות סיעתית. ההתייעצות היא לפני שניהם. (הישיבה נפסקה בשעה 10:19 ונתחדשה בשעה 10:27.) אני מחדש את הדיון. אנחנו נצביע על שתי הוועדות של המחנה הממלכתי ושל ש"ס.

נצביע על הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה. זאב, אתם בעד הוועדה של ש"ס?

אם כך, מי בעד? שמונה. מי נגד? מי נמנע?

מצביעים על הוועדה השנייה, הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, כפי שהוצגה על ידי חברי הכנסת זאב אלקין ומיכאל ביטון. מי בעד? שישה בעד.

מי נמנע? הצבעה אושר. גם ההצעה הזאת עברה פה אחד. יש לנו ב-10:32 את ההצבעה על הרוויזיה. חברים, תעבירו את השמות של החברים בוועדות החדשות. רוויזיה על בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעות חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה טרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2022 אני מצביע על הרוויזיה של חבר הכנסת טיבי ובעצם גם שלי. אתה רוצה לנמק? אם כך, מי בעד הרוויזיה? שניים. מי נגד? שמונה. הצבעה לא אושרה. הרוויזיה נפלה. אנחנו נצא להפסקה עד 10:45. (הישיבה נפסקה בשעה 10:33 ונתחדשה בשעה 10:55.) אני מחדש את הדיון. מונחים תיקוני תקנון שבעצם נדונו אתמול ונשארו כמה נקודות לא סגורות. אני מבינה שכעת רוצים לאשר רק את הנושא של הקמת ועדה לביטחון לאומי, בנוסח שדובר עליו אתמול.

המילים "משטרה" ו"בתי סוהר" יימחקו מסמכויות הפנים והגנת הסביבה, ותתווסף ועדה חדשה, שהיא ועדת קבע, לא הוראת שעה כמו בכנסת הקודמת. הנוסח יהיה כזה, סעיף 100, פסקה (13): הוועדה לביטחון לאומי ביטחון הפנים במדינה, שמירת הסדר הציבורי, ביטחון הציבור והקהילה, ביטחון אישי, מניעת אלימות, עבריינות ופשיעה, מלחמה בפשיעה ובפשיעה המאורגנת ונזקיה, מוכנות לאירועי חירום אזרחיים,

שוטרים ומשמר לאומי, בתי סוהר ואסירים, תנאי מעצר ומאסר, כבאות והצלה, כלי ירייה. זאת ההצעה להוספת הוועדה. מישהו רוצה להתייחס?

אם כך, נעבור להצבעה. מי בעד?

מי נמנע?

עבר פה אחד. אני צריך לוודא אם יש לי אישור ואז אוכל להתקדם עם הוועדות - - - הרצון הוא להניח את זה ביחד עם ועדת הבריאות והוועדה לקרן ה - - - עם הבריאות אפשר כבר להניח, עם הקרן עוד לא, כי עוד לא הצבענו.

שיחולו עליה כל הסמכויות שיחולו גם על הוועדה לקרן האושר.

לא כאן, זה אושר כבר ביום שני.

כי פה היה לנו בתיקוני התקנון את זה, את קרן הגז - - - לא, את הקרן לאזרחי ישראל אישרנו כבר ביום שני. אבל היום היו שלושה דברים בתיקונים. נכון, הם לפניך. אה, במיזמים לא נגענו. בסדר.

אז נעשה את זה ביום שני. אם כך, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:58.